בוקר טוב לכולם. היום יום רביעי כ"ב באדר א' התשפ"ב ה-23 בפברואר 2022, השעה 09:13 דקות. אני פותח את ישיבת ועדת המשנה לפיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים. הנושא שלנו היום הוא החדשנות הטכנולוגית בישובים הדרוזים והצ'רקסיים. איתנו תהיה מיד השרה אורית פרקש הכהן, שהתעכבה כמה דקות בהגעה לכאן, היא גם תפתח את הדיון, אז נברך אותה ברגע שתגיע, כמובן גם המנכ"לית שנמצאת איתנו. אני כאן חייב להגיד בפתיחה, הדיון הזה הוא דיון ראשון בנושא. מאחר ואנחנו דיברנו על דיונים נושאיים, כל פעם אנחנו דנים על נושא אחר, כמו שדיברנו אתמול על תכנון מפורט, לקחנו שלושה ישובים. היום אנחנו מדברים על החדשנות והטכנולוגיה בישובים הדרוזים והצ'רקסיים. אני כן אומר שהיו לנו דיונים מקדימים עם המשרד,

ועם המנכ"לית בנושא הזה, על מנת להוביל גם דיונים עם אנשים שיהיו איתנו כאן בזום. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להציב לעצמנו יעדים לקידום החדשנות במגזר הדרוזי, חממות טכנולוגיות, מחקר ופיתוח, חינוך טכנולוגי, שכל זה אנחנו נשמע כמובן מהשרה ומהמנכ"לית לאן אנחנו מכוונים ולאן אנחנו רוצים להגיע בנושא.

מה שנקרא, דבר שאנחנו חייבים לקדם אותו ומפה אנחנו נתקדם. יהיו בהמשך הדיונים הנקודתיים, המעמיקים בכל נושא. לדוגמה, סיכמנו שאנחנו מקימים את הרשות לחדשנות, אנחנו רוצים חממות טכנולוגיות, ואנחנו עושים כאן דיונים נקודתיים לראות איפה אנחנו עומדים, חוץ מהדיונים כמובן העתיים מה שנקרא, על מנת לראות לאן אנחנו הגענו ביעדים שאנחנו הצבנו לעצמנו. זה בנושא של חדשנות וטכנולוגיה. איתנו נמצאים גם ראשי רשויות, אני כבר אומר להם, למרות שביקשתי גם שיודיעו לכם, הדיון הוא ראשוני, כדאי להאזין ולהקשיב למה שהשרה כאן מציגה ואחרי זה כמובן נשמע את כולם. אני מאוד מקווה שנשמע את כולם, כי כולם נרשמו או מרבית ראשי הרשויות נרשמו, על מנת באמת גם לשמוע אתכם וגם שנוכל לסכם. מראש אני אומר שהזמן של השרה ושל המנכ"לית הוא גם כן בשעה הראשונה. יהיו איתנו נציגים של המשרד, כמובן, עד סוף הדיון. ככל שאנחנו נקצר ונהיה עניינים, אני חושב שאנחנו נוכל למצות את הזמן שניתן לנו לוועדה זו להתקדם. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לשרה ואחרי זה למנכ"לית, אני כן רוצה לאוצר, כי אנחנו מדברים פה על תקציבים של האוצר. אז, באוצר יהיה לנו מישהו שיעלה בזום, אני מקווה שהוא ייתן לנו תשובות, כי פעם שעברה האוצר לא היה ואנחנו מדברים כאן על תקציבים מהתכנית הכלכלית לפיתוח של הישובים הדרוזים והצ'רקסיים. אני חוזר ואומר, חברים, המהות של הוועדה, בסופו של דבר, זה לוודא יישום החלטות הממשלה. הייתה החלטת ממשלה לגבי הפיתוח הכלכלי במגזר הדרוזי, ולכן אנחנו כאן, חברי הוועדה, חבר הכנסת עלי סלאלחה, אני מאמין שהחברים האחרים יצטרפו בהמשך. התפקיד שלנו הוא לוודא יישום החלטות הממשלה,

זה חובתנו, לא רק התפקיד שלנו.

אני רוצה לחזור ולברך את השרה אורית פרקש הכהן, לא בגלל שהיא מהמפלגה שלי, כחול לבן, גם בגלל האישיות שיש באישה והיכולות שיש לה גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה של השיח הענייני שלה והפרקטי שלה. כאשר אנחנו יושבים היא אומרת לי שאנחנו צריכים לפתח ולהקים רשות לחדשנות למגזר הדרוזי, כאשר דיברנו על התקציב, וצריך לקדם את המגזר וצריך לסייע למגזר. אז, זה לא רק בא ממני, אלא גם בא ממנה. אני אומר שהיא סיירה גם כשהייתה שרת התיירות בעבר, היא הצליחה לקדם מהלכים. היא אישה עם חזון, היא רוצה לקדם ואני שמח מאוד מאוד שהיא נמצאת איתנו כאן. אני שמח מאוד מאוד שהיא שרת המדע ואני שמח מאוד שהיא הציבה יעדים לחברה הדרוזית והצ'רקסית. בבקשה, גברתי השרה. בוקר טוב. תודה רבה, יושב ראש הוועדה על המילים החמות, גם אני כמו שאתה יודע מאוד מאוד מעריכה אותך, בטח בהיסטוריה שלך וכל המחויבות שלך ושל המשפחה שלך שביקרנו בביקור כשרת תיירות בישוב שלך, ובדברים שאתה עושה למען הקהילה ולמען מדינת ישראל, אתה והמשפחה שלך כל כך הרבה שנים. באמת לכבוד הוא לי להופיע כאן, אני חושבת שעצם העובדה שהקמת ועדה שאתה עומד בראשה לענייני פיתוח הישובים הדרוזים והצ'רקסיים, אני לא זוכרת ועדת משנה כזו.

אז כל הכבוד על הדבר הזה, שאתה מרים את הדגל הזה לחברה הדרוזית. כמו שאתה אמרת, אני מדברת איתך ואתה מחויב בכל רמ"ח איברייך לקידום ולטיפוח הפוטנציאל בחברה הדרוזית שלא ממוצה. נמצאת כאן איתי,

מנכ"לית המשרד הילה חדד שתרחיב ותדבר על הפרטים.

אני רק אגיד כמה מילים של חזון בהמשך למה שדיברנו. אני היום שרת המדע והחדשנות, שזה אומר שזה תחומי המחקר, המדע וגם תחום תעשיית ההיי טק שהולך ומפתחת ובשגשוג של כל הזמנים. בהיבטים האלה, מצד אחד יש לנו הצלחה כלכלית אדירה, אבל קושי ואתגר לאומי גדול למדינה. דיברנו על זה אבל אני מדברת לטובת הדיון פה בכנסת, לטובת המאזינים והצופים, כשאנחנו מסתכלים על ההשתלבות החברתית, אנחנו רואים אחוזים נמוכים מאוד של שילוב נשים, של שילוב מהחברה הערבית, שילוב מהחברה הדרוזית, של שילוב חרדים ושל בכלל שילוב ישראליים מהפריפריה הישראלית. אני שמתי לי כמטרה, בין יתר הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, אבל המטרה המאוד משמעותית שהילה נכנסה לתפקיד כמנכ"לית, אמרתי לה "תקשיבי,

יש לך שני הדברים הכי חשובים בסדרי העדיפויות שלך", כי אני יש לי מיליון משימות, אמרתי לה אחד הוא לקדם שילוב של מגזרים בחברה הישראלית שלא משולבים היום בעולמות ההיי טק והמדע, כי אם את זה לא נעשה, אנחנו נקום בבוקר לשני ישראלים ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. היום פגשתי גם את סמנכ"לית גוגל העולמית, היא סיפרה על השקעה עתידית של גוגל בסכום של עשרים וחמישה מיליון דולר בחמש השנים הקרובות, רק בזה, בשילוב חברתי לתוך התעשיות האלה וזו מגמה עולמית.

גם שר הביטחון, כמו שאתה יודע, מחויב לזה עם כל הפרויקטים שהוא עושה ב-8200, עם העברה של קריית התקשוב לנגב וזה שהוא קבע כללים של שלושים אחוז שיתוף של אנשים מן הנגב. כל הדברים האלה ביחד בעצם שילוב שלי - - - מהפריפריה.

זה שילוב שלי כשרה. הסיעה הגדולה של משרד הביטחון, מערכת הביטחון והיחידות הטכנולוגיות וגם התעשייה. אני נתתי את גוגל כדוגמה, ביחד אנחנו נעשה את הדברים הללו. אתמול פרסמתי מכתב מדיניות שהוא די תקדימי, הוא ראשון מסוגו, שבו בעצם אני קובעת יעדי מדיניות לרשות לחדשנות, שממש אומר שבשנתיים הקרובות זו התוספת של אנשים שאתם תעשו בגינם הכשרות ובכל הכלים.

הרשות לחדשנות היא גוף עצמאי, אני נתתי להם את המטרה והם יפעלו בכל הכלים המגוונים שיש להם. הם יודעים לעבוד, הם עושים עבודה מצוינת. את יכולה להגיד שזה מחולק לכל המגזרים, לרבות המגזר הדרוזי. דיברנו. הנתונים על החברה הדרוזית הם, הנתונים הקיימים, חסרים, זה חלק מהעניין ובעבודת ההמשך.

את תרחיבי רגע בכל הדברים שאת רוצה, תרשמי את הנקודות. אבל, מהבחינה הזו אנחנו נתנו יעדים, קודם כל, להבאת עובדים בתחום ההיי טק. יש משבר כוח אדם גדול, אבל הפוקוס שלי, כשרת החדשנות לרשות לחדשנות, הייתה שהרוב המשמעותי יהיה מאוכלוסיות שהיום לא מיוצגות, נשים, חברה ערבית, חרדים. בנוסף, ששלושים אחוז מכל תכנית תיקח בחשבון את הפריפריה הישראלית. עכשיו זה נושא אחד שהוא בראש סדר העדיפויות. הנושא השני הוא הטיפול בחינוך. גם החינוך היום, של אוריינות דיגיטלית, שלה הכרת עולמות המחשב, הוא חזק במקומות החזקים והוא חלש בפריפריה בישראל. זה הנושא השני באמת שהפקדתי, אני ושרת החינוך, בידי שתי המנכ"ליות. אנחנו מקדמות תכנית שבסופה ילדי ישראל - אני מאוד מקווה, זו משימה קשה - ילמדו את הנושא הזה, כי העולם ישתנה, וזה הבסיס לפערים חברתיים. עכשיו, המנכ"לית תיכף תציג ליושב ראש הועדה את התוכניות שאנחנו מתניעים, ביחד עם משרד ראש הממשלה, בנושא הזה. מבחינתנו, וגם אמרנו את זה, אתם שותפים מלאים, אתה בוועדה שותף מלא להחלטות, לפרויקטים ואתם תהיו חלק מהעבודה הממשלתית שאנחנו עושים כרגע. חשוב לי להגיד שזה גם לא רק מילים, כי בליל התקציב שריינתי תקציב תוספתי גם למשרד המדע וגם לרשות לחדשנות בנושא קידום ופעולות שיקדמו את החברה הערבית והחברה הדרוזית.

יש איזה שהוא אתגר בקשר לרשות לחדשנות, כמו שאתה יודע, בליל התקציב לא הייתה שם איזו שהיא הסכמה, אבל הדבר הזה אני מאוד מקווה שהוא ייפתר, כי כאשר יש רצון יש דרך. אני כן הייתי רוצה להעביר את הבמה למנכ"לית שתדבר ברמה הפרטנית על מה עובדים, מה מקדמים. בעיניי, בסוף, זו לא רק חובה שלנו לחברה הדרוזית, זה פשוט הצורך שלנו כממשלה. איך אמרה לי אתמול מנכ"לית גוגל, "העולם כולו הופך לטכנולוגי, אם אנחנו לא נשלב בו את כל החברות, אנחנו לא נצליח לצמוח כמו שצריך מבחינה כלכלית" וזה ניצחון בטוח לפה או לפה.

אני באמת אעביר את זה למנכ"לית עם אמירה אחרונה, כאשר אני הייתי שרה לנושאים אסטרטגים, כמו שאתה יודע, פתחנו בג'וליס מרכז לבנות שירות לאומי דרוזיות ראשון מסוגו. בחברה הדרוזית יש המון בנות מאוד מוכשרות שלומדות מדעים, שלומדות מקצועות טכנולוגיים, ובגלל אופי החברה הן לא רוצות להתגייס והם צריכות להיות בסביבת הכפר. אנחנו בעצם פתחנו שם מרכז עם המנכ"ל רונן מנליס דאז, שכל מטרתו הייתה לתת להן הכשרה טכנולוגית והן בעצם ניטרו הסתה בערבית ברשתות החברתיות ובעצם קיבלו כלים טכנולוגיים. אנחנו רוצים לייצר כל מיני מיזמים בסגנון הזה, אבל הפעם מוכוונות טכנולוגיה בכובע החדש שלי. אני חושבת שאפשר לעשות דברים מאוד מאוד יפים, אבל אנחנו רק בעבודה, הכל בהתחלה. בבקשה, מכאן אלייך. תודה רבה, גברתי השרה. לפני שאנחנו עוברים למנכ"לית, אחרי זה חברי הכנסת יתייחסו.

הייתי מבקש, המנכ"לית, להתייחס לסוגיה שכן דיברנו עליה, יש פה גם נציגים של האוצר, התקציב של הרשות לחדשנות. הנושא הזה נעלם, דיברנו על זה הרבה, כן לקחו או לא לקחו. חשוב מאוד גם לנו בוועדה, גם לחברי הכנסת וגם לראשי הרשויות, שיבינו בסופו של דבר איפה אנחנו נמצאים. אני אתייחס לדברים אחרי ההצגה שלך, חשוב מאוד שנשמע את המנכ"לית כרגע לגבי התכנית ומשם נמשיך בדיון.

קודם כל, בוקר טוב יושב ראש הוועדה מופיד. כמובן בוקר טוב לשרה, אני מודה לה על ההזדמנות לעסוק רבות בנושאים האלה שאני חושבת שהם מאוד מאוד חשובים וקריטיים לקיום שלנו פה, לא פחות מנושאים אחרים ואפילו יותר. כמו שאמרה השרה, אנחנו עוסקים רבות בטיפול, בפיענוח ובהבנה של איך לא מייצרים פה שתי מדינות או שתי כלכלות, אלא מאפשרים שילוב מקסימלי של כלל האוכלוסיות במדינת ישראל.

לא כי אנחנו עושים טובה לאותן אוכלוסיות, כי אנחנו רוצים לעשות טובה לכלכלה הישראלית. כמו שאמרה השרה, אנחנו מבינים שהכלכלה הישראלית תמצה את יכולת הפיתוח שלה, אם לא תשכיל לשלב אוכלוסיות נוספות, בגלל זה משבר כוח האדם בתוך ענף ההיי טק כל כך קשה ומורכב, כי אנחנו ממצים את היכולת או את הטאלנט הקיים בתוך האוכלוסייה החילונית הייעודית במרכז הארץ. לטובת הכלכלה אנחנו חייבים לפעול ולאפשר שילוב של מגזרים נוספים, ובטח שילוב החברה הדרוזית והצ'רקסית, שאנחנו רואים שבמקום שהיא משתלבת פירותיה רבים. אנחנו רואים את זה בצבא ואנחנו רואים את זה במקומות רבים נוספים, ולכן זה ברור שזה אינטרס משותף של הכלכלה ושל החברה לעשות את זה. כמו שאמרה השרה בתקציב המדינה, בלילה התקציב, שוריין כסף ייעודי למשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה לפעילות מדע וטכנולוגיה, בפעילויות המשרד, שתיים עשרה וחצי מיליון שקל הוקצה מתקציב המשרד בשתיים עשרה וחצי מיליון תוספתי. אני אבחין לרגע בין פעילויות שמרכז המשרד מעבר למדיניות ובפעילויות שיקרו ברשות לחדשנות. המשרד מתרכז בפעילויות החינוך, החינוך הלא פורמלי בעיקר בילדים ונוער, לקראת גיוס או שירות לאומי או כל דבר אחר, והאנד צ'ק אל מול רשות לחדשנות שעוסקת בעיקר בכלכלה ובחיבור לתעשייה, בסטרטאפים, בחממות וכו', ונדבר על זה בהמשך ביחס לשאלה שלך. חמש מיליון לדרוזים או לערבים בכלל? לדרוזים. לא, זה שוטף. יש לך עוד שלוש עשרה וחצי תוספתי, ביחד זה מגיע כמעט לעשרים וחמש - - - לשנים 2022 ו-2023 זה זמן קצר עם סכום משמעותי שבהחלט יכול להביא להשפעה משמעותית, עשרים וחמישה מיליון סך הכל, שתיים עשרה וחצי ממקורות המשרד. שזה לרשות לחדשנות?

זה לא לרשות לחדשנות, זה לפעילות משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. כולל מו"פ, מחקר

וחינוך טכנולוגי בלתי פורמלי?

בעיקר בשני הדברים האלה, גם בפורמלי אבל הרוב בחינוך הבלתי פורמלי.

בתקציב הזה של המשרד המטרות המרכזיות ששמנו לנגד עניינו וככה אנחנו בונים ופורטים את תכנית העבודה, הן שלוש מטרות, הראשונה קידום והגדלת שיעור משמעותי של בני העדה הדרוזית והצ'רקסית ביחידות הטכנולוגיות. אנחנו מבינים שהיום היחידות הטכנולוגיות, אחת, הן מאוד מאוד קריטיות לביטחון המדינה. שתיים, הן מהוות כרטיס כניסה משמעותי לאותה תעשייה, שהיא בפריון מאוד גבוה לתעשיית ההיי טק. הן מאפשרות פיתוח גם של מי שיצא מהיחידה הטכנולוגית וגם כל מי שסביבו בעצם ומאפשר לו להיכנס לתוך אותו מועדון בהיי טק. אנחנו חושבים שכמו שהדרוזים מובילים ביחידות האחרות, שנמצאות בחוד החנית של הצבא, אין סיבה ששיעורם ביחידות הטכנולוגיות יהיה נמוך. כרגע הוא נמוך ממה שהיינו רוצים לראות, לכן אנחנו מקדמים - - - כשאת אומרת נמוך, אלו נתונים בדוקים? אני אגיד את זה עוד פעם, בנושא הנתונים והרזולוציה - - - לא, כשאת אומרת על הייצוג של בני העדה עם - - - ביחידות הטכנולוגיות זה משיח שלנו עם גורמים בצבא.

אין נתונים מספיק מדויקים ביחס לחברה הדרוזית ושילובם. בצבא יכול להיות שיש שילוב, אבל לא קיבלנו אותם גם בגלל קשיים של אבטחת מידע.

בהיי טק למשל, קשה לי להגיד היום מה המספר המדויק של בני העדה הדרוזית שמשולבים בהיי טק, אבל בהקשר הזה - - - תנו ל-מ.מ.מ לעשות בדיקה עם הנתונים.

אני חוששת שגם הם לא יצליחו למצוא את זה, אבל במקרה הזה, אנחנו לא צריכים נתונים בשביל להבין שאנחנו בטח לא במקום טוב, אנחנו ממש לא במקום טוב ואנחנו חייבים לעבוד. את צודקת בגישה.

מתייחסים לזה גם ללא הנתונים, אנחנו לא מחכים לנתונים על מנת להבין שמצבנו מאוד לא טוב. אנחנו חייבים לפעול בצורה מאוד חזקה, אבל צריך לפעול נכון ולבנות בסיס. הבסיס הזה יבוא מהחבר'ה הצעירים שיבנו את המסלול שלהם, כי אנחנו לא רוצים שהם ייכנסו להיי טק בכל מיני תפקידי פריפריה של ההיי טק ויהפכו להיות איזה שהוא סוג ב' של עובדים, צריך להיכנס בלב ליבת הפעילות. לכן, זו המטרה הראשונה, קידום יכולות והגדלת השיעור של בני העדה הדרוזית ביחידות הטכנולוגיות. הנושא השני הוא קידום הבנות, כי אנחנו מבינים שהבנות, כמו שאמרה השרה, בשירות הלאומי הבנות עושות מסלול אחר ממאפייני העדה וזה בסדר, ואנחנו בטח מכבדים את זה וחושבים שנכון לאפשר בתוך מאפייני העדה ולא לכפות איזה שהוא שינוי אורח חיים, על מנת לאפשר להתקדם. לכן, אנחנו מבינים שתוכניות צריכות להתאים גם לקידום הבנות, אלו תוכניות אחרות, כי אפיק הקידום שלהן הוא שונה. אני אגיד במשרד שבו יש מנכ"לית ושרה, האמונה שלי בבנות הוא יותר גבוה והן יצליחו יותר. אני חייב כאן לפתוח סוגריים ולחזק את מה שאת אומרת, במיוחד לגבי הבנות בחברה הדרוזית, ואלה נתונים מוחלטים, בדוקים, כן? כשבעים וחמש אחוז מהסטודנטים או מהסטודנטיות או בעלי האקדמיה או האקדמיות הן נשים, עשרים וחמש אחוז גברים. זו האמת, זה יוצר לנו, מה שנקרא, שוני בתחומים אחרים בחיים, אבל זה לא עניין.

כשאת אומרת הכיוון וההכוונה בחינוך הטכנולוגי גם לנשים במגזר, תמצאו שם קבוצת נשים איכותית מאוד מאוד ויכולה לקדם את הדברים. מאוד איכותית, וברור לנו שצריך לגשת אליה אחרת, ולא בדרכים שאנחנו מכירים עד היום, ולכן אנחנו מבינים שצריך לייצר תכנית ייעודית לדבר הזה בתוך אופי החיים הייחודי של החברה הדרוזית והצ'רקסית. הדבר השלישי, כמו שכבר הזכרת, הוא נושא המחקר והפיתוח.

חדשנות, היי טק וסטרטאפים הוא לא נולד יש מאין, הוא נולד מתוך מחקר, הוא נולד מתוך עמדה, לכן משרד לחדשנות המדע והטכנולוגיה תומך בשמונה מו"פים ברחבי הארץ, החזקים מהם בצפון, גם מו"פ ברמת הגולן, מו"פ שמיר וגם בגליל מו"פ מיגל. המו"פים האלה הם בעצם הכלי שלנו לאפשר לחוקרים מצוינים להתפתח מבלי להעתיק את מגוריהם לטכניון, לתל אביב או לכל אוניברסיטה אחרת, אלא לאפשר להם לבצע את המחקר שלהם סמוך ובאזור מגוריהם, על מנת להוות מפתח לפיתוח כלכלי ואזורי ולאפשר לאזור כולו לצמוח.

אני רוצה רק הבהרה, אם אנחנו מדברים למגזר הדרוזי, תחת איזה כובע הוא יהיה? הוא בנוסף - - - אז אני בדיוק מגיעה לשם. אני הסברתי רגע שיש לנו מו"פים, זה הבסיס לאיפה אנחנו רגע רוצים להגיע, כשברור שזה הבסיס,

לייצר סטארטאפיסטים, כי בסוף חוקר במו"פ מתגלגל עם הרעיון שלו ומקים סטארטאפ, משקיעים בו כסף והוא הופך להיות חברה ויוניקורן בהמשך. היום, יש לנו שני מו"פים בצפון, מו"פ שמיר בגולן ומו"פ מיגל בגליל, אנחנו בוחנים את שתי האפשרויות כרגע, האפשרויות שמונחות על הפרק הן הקמת שלוחה של אחד המו"פים האלו, ותקצוב המו"פים לתקנים ייעודים וכו' לחוקרים ולחוקרות מהחברה הדרוזית, או הקמת מו"פ נוסף. לכל אחת מהחלופות יתרונות וחסרונות, בעולמות של מחקר ופיתוח יש הרבה חשיבות ביתרון לגודל, זה ציוד מחקר מאוד יקר, נדרש שיתופי פעולה. נדרשות במיוחד בתחומים שהיום נחקרים, תחומי האקלים, תחומי הבריאות האלף-טק והחקלאות, נדרשות קבוצות מולטי דיסציפלינאריות, שיתוף פעולה של מספר חוקרים. לכן, אנחנו בוחנים מה מבין החלופות האלה, מצד אחד, יאפשר שילוב יותר משמעותי, כבר היום ישנו מספר חוקרים דרוזים במו"פ מיגל, אבל שילוב הרבה יותר משמעותי של חוקרים וחוקרות מהעדה הדרוזית, אבל גם יאפשר להם להצליח ולא ייצור איזה שהוא, עוד פעם, מו"פ קטן וחלש שנתמך רק על ידי הממשלה, ולא נותן פירותיו ולא נתמך על האקוסיסטם כולו, שיתופי הפעולה עם האזור והתעשייה שהן בליבת ההצלחה של המו"פים האלה. אנחנו כמובן כאשר נגבש את התוכניות המלאות, כמו שאמרה השרה, אתם מבחינתנו שותפים מלאים לתהליך, אנחנו נבוא ונציג יתרונות וחסרונות ומה אנחנו חושבים שנכון להחליט בתוך כלל השיקולים, על מנת להגיע למטרה עצמה, שהיא הגדלת מספר החוקרים והחוקרות בחברה הדרוזית בתחומי המדעים. לגבי העבודה שפרסמנו אתמול על יעדים להיי טק, אז כמו שאמרנו קודם, בעבודה הזו לראשונה בעצם השרה - - - לפני שנכנס לעבודה שהצגתם אתמול, מבחינת כל התהליך עצמו, אני מבין שיהיה לנו פרוייקטור שהוא יוביל את כל התהליך של המשרד. כן. אנחנו חושבים שבגלל החשיבות, בגלל היקף התקציב והזמן הקצר שאנחנו רוצים לממש את התקציב, ואנחנו מתכננים לממש כל שקל מתוכו, בטח לא להחזיר אותו על תקציב המדינה, כי מטרתו ראויה. אנחנו נצטרך להביא פרוייקטור - - - אנחנו לא נצטרך, אנחנו רוצות. אנחנו עשינו דיון וחשבתי שהמקום הוא להביא אדם ספציפי ויעודי. למנכ"לית יש משימות גדולות ולאומיות ברמות אסטרטגיות למדינה.

גם פה באמת התקציב צומצם לשנתיים על מנת לתת יותר השפעה לחברה הערבית. אני אמשיך את מה שהשרה אמרה, אחת זו החלטה ואנחנו מקדמים אותה בסוף גם בתוך הבירוקרטיה. צריך גם להגיד, במשרד יש סמנכ"לית מדע וקהילה שזה תפקידה, היא תקדם את זה. יהיה לה פרוייקטור שיקדם את זה בכל הכוח מתוך החשיבות - - - שהוא יעבוד מולנו.

על מנת להביא תכנית מעולה, ובעיקר ממה שאנחנו מכירים בממשלה, לגרום לה לקרות. אנחנו לא רוצים ליפול על המימוש, להישאר עם הכוונות הטובות, אנחנו נעשה כוונות טובות ומעשים טובים. אנחנו כולנו פרקטיים, בוחנים אותנו במבחן העשייה. במבחן התוצאה והעשייה, אני מאוד מסכימה איתך. לגבי העבודה שפורסמו אתמול והשילוב של החברה הדרוזית בתוכה, השרה הנחתה אותי להביא יעדים ספציפיים, עוד פעם, בצורה יחסית תקדימית למה שהיה עד היום.

לא רק להגיד אנחנו רוצים להגיע לחמש עשרה אחוז בהיי טק, אלא ממש לפרוט את זה לפרטים, איך אנחנו רוצים גם להגיע לחמש עשרה אחוז, אבל גם לוודא שהחמש עשרה אחוז האלה משלבים את כלל החברה הישראלית. כמו שאמרתי, חסר לנו נתונים על החברה הדרוזית, על מנת להתייחס ולשים יעד ספציפי לחברה הדרוזית, כי גם הקפדנו שהיעדים יהיו יעדים שאנחנו יודעים לעמוד מאחוריהם וברי השגה, ולא כל מיני מספרים שנזרקים באוויר.

נושא החברה הדרוזית הוא בהמשך עבודה, יש צוות ממשלתי שהוקם בהחלטת הממשלה, ומינתה השרה את דדי פרלמוטר לעמוד בראשו. הוא ממשיך ועושה עשייה ועבודה וחקר של הנושא הזה בצורה אינטנסיבית, וזו אחת המשימות שמונחות על שולחנו, לשים יעד קונקרטי גם לחברה הדרוזית. כי, בסוף, כמו שאמרת, אם אין יעדים אנחנו לא מבינים בדיוק מה המטרה, אז אנחנו מגיעים לפעמים בכיוון, לפעמים בערך, אנחנו רוצים להגיע בדיוק למקום שאליו אנחנו מכוונים. אז זה לגבי ההיי טק. דיברת על נושא תקציב רשות החדשנות - - - כן, חשוב מאוד. את יודעת שזה גם משודר לכל עם ישראל. חשוב שבאמת בסופו של דבר נדע, לא רק מה התקציב למו"פ, לחינוך הטכנולוגי, גם התקציב ברשות לחדשנות, כי התקציב הזה הלך ובא. אני מכיר את המלחמות ואני יודע מה השרה אורית פרקש הכהן עשתה, ועמדה על רגליים האחוריות ואמרה שהתקציב הזה חייב להיות ואף אחד לא ייקח אותו.

אנחנו לגמרי חושבים, דוחפים ומסכימים שחייבת להיות, כמו שאמרתי, פעילות רשות החדשנות היא פעילות משלימה לפעילות משרד, היא חייבת להיות. הם לא מחליפים אחד את השני, ואנחנו חושבים ונעמוד על כך שתהיה פעילות של רשות לחדשנות. יש לנו פה נציג של הרשות לחדשנות?

אני ישבתי עם מנכ"ל לרשות לחדשנות, הדברים שאנחנו מדברים עליהם, סוכם איתו שברגע שהתקציב יעוגן יהיה רשות לחדשנות במגזר הדרוזי וזו החדשה שאני אומר אותה כאן לכל המשתתפים. תהיה פעילות של הרשות לחדשנות. רשות לחדשנות לאומית יש אחת במדינת ישראל, כלומר תהיה

פעילות של הרשות לחדשנות במגזר הדרוזי מתואם עם מנכ"ל הרשות לחדשנות שתהיה, ברגע שהתקציב יעוגן זה מה שיהיה נתקדם עם זה,

הרשות תהיה שם. אני בטוחה שכמו שהם עושים בשאר הפעילויות עבודה מצוינת, גם פה הם יעשו עבודה מצוינת. הם צריכים משאבים לטובת הדבר הזה. כרגע, כפי שעבר תקציב בהחלטת הממשלה, לא מוקצה תקציב בשורת התקציב הזה וצריך להגיד את זה פה, על מנת שאתם תדעו - - - לצערי. נכון, גם לצערנו הרב - - - אני מקווה שמשרד האוצר יהיה לו תשובות עכשיו על - - - לא, היה כאן באמת אירוע, צריך להגיד בגלוי פה, התקציב הושג במקור, אבל בגלל שלקראת ההחלטה המתקנת שהייתה ספציפית לחברה הדרוזית, לא הגיעו להסכמה של מגנון של החיבור מול רשות לחדשנות, בעצם פתאום הסיטו את כל הכסף כולו למקום אחר. הייתה לנו שיחה אני והמנכ"לית עם מינהלת הדרוזים במשרד ראש הממשלה. שתינו, גם אני וגם המנכ"לית, אמרנו שזה פשוט רכיב שלא נכון ולא צריך לוותר עליו ואני גם לא אחליף את רשות החדשנות, שבוודאי תאמר את אותם הדברים. אבל, כן צריך להגיע לסידור מבחינת המקורות. אני מניחה שהדברים האלה ייעשו. אני מקווה שתהיה לנו גם תשובה מהמנהלת של הרשות, נמצא איתנו הסגן פה.

כולנו לאותה המטרה גם במשרד ראש הממשלה, מינהלת הדרוזים מאוד מחויבת לנושא, אתה מחויב לנושא,

המנכ"לית. צריך יהיה להסיט את התקציב חזרה לשם, על מנת שהרשות לחדשנות תוכל לעשות את מה שהיא יודעת לעשות, נמצאים ברשותה הכלים. כמו שסיכם איתך המנכ"ל לרשות וחדשנות, ואני מאמינה שהוא יודע לעמוד בזה בצורה נפלאה. הפעילות תעשה והיא תעשה מצוין. צריך להסיט לשם את התקציב, וככל שיוגדר כך ייטב. בסוף, אנחנו מדברים על תכנית של שנתיים, זמן קצר וצריך לרוץ עם הדברים האלה. זה מבחינתי, כמובן שאם יש לכם שאלות אני אשמח לענות.

תודה רבה על הסקירה באמת שמוצה, אני חושב שגם נגענו בנקודות שמחייבות הבהרה. אני מניחה שיהיו לנו עוד שאלות בהמשך, אז באמת תודה למנכ"לית על סקירה. בבקשה, חבר הכנסת עלי סלאלחה ומיד אחרי זה רשות המינהלת ואחרי זה משרד האוצר ואחר כך אנחנו ממשיכים. נשמע מהשטח מה קורה בחדשנות הטכנולוגית, מג'ד ת'אבת שהוא איש עם יד על הדופק. חבר הכנסת עלי סלאלחה, בבקשה. בוקר טוב, כבוד השרה, המנכ"לית, כמובן יושב הראש והציבור, אין הרבה, אבל לא חשוב. חברים, הדרוזים אוהבים להשמיע לאחרים מה שהם רוצים לשמוע. אני יצאתי מזה, אני רוצה להשמיע מה שכואב לי, ואני רוצה להגיד לכם - - - אבל זה לא כל הדרוזים משמיעים. אני רוצה להגיד לכם שהחברה הדרוזית השתנתה, אנחנו היום לא משתמשים במושג של עדה, אנחנו משתמשים במושג של חברה. העדה הדרוזית היא לא עדה דתית, אולי יש 12% דתיים, וזה הוא משטר תיאוקרטי, ואני לא רוצה להיות באיראן, אני רוצה להיות במדינת ישראל. ויש 87% חילוניים. אני ניהלתי בית ספר בשנת 1999,

היו שתיים עשרה אחוז בגרות והבאתי אותו להיות מאה אחוז בגרות, מספר אחת במדינת ישראל, חמש שנים רצופות, פעם אחת מקום שלישי ופעם אחת מקום שני. למה אני אומר את זה? כי יש לנו צעירים מצוינים, לא פחות טובים מאף צעיר במדינת ישראל, גם זה שנמצא ברעננה וגם זה שנמצא בהרצליה וגם בכוכב יאיר. לכן, ההתייחסות אלינו היא צריכה להיות בהתאם. בעניין של ועדת משנה, ועדת משנה אין לה שיניים, אבל היא יכולה להביא את המידע לקהל. מגיע לנו שתהיה ועדה משלנו, ועדה לכל דבר ועניין שתקבל החלטות ותביא אותן לידי מימוש במדינת ישראל בהגיע הזמן. אני חייב לתקן אותך שוועדת משנה יש לה שיניים, לנו יש שיניים, אל תזלזל בעצמך. יש לנו כוח ויש לנו שיניים. אנחנו עובדים, אחרת חבל על הזמן שלנו. אין בעיה, אבל לקבל החלטות - - - אנחנו יכולים לקבל החלטות כמו כל משרדי הממשלה, כמו כל ועדה רגילה.

מופיד אני לא רוצה - - - אנחנו לא הדיון, הדיון הוא מדע טכנולוגי.

אין בעיה, אני רוצה להשמיע את מה שכואב לי. שמעתי פה הרבה דברים שהם לא לרוחי ולא לרוחו של הצעיר והצעירה, ואל תחשבו שהצעירות שלנו לא מוכנות לצאת לתל אביב ולאוניברסיטאות - - - הדיון שלי הוא על המדע והטכנולוגיה במגזר. אחוז מהסטודנטים שלנו הם בחורות. נו, זה ברור לנו.

אז אנחנו לא צריכים להתמקד רק בתוך הכפרים, אנחנו צריכים גם לצאת החוצה ואנחנו כן יוצאים החוצה והבנות שלנו אנחנו מאמינים בהן ותומכים בהן והן יכולים להיות בחוץ. יש להן שאיפות, יש להן חשיבה לא פחות או לא פחותה מהחשיבה של, המנכ"לית שלך שיושבת פה שהיא ערביה והיא יצאה החוצה ועזבה את הבית והגיעה לפה, גם אנחנו יכולים להיות שם. בנוגע לנתונים החסרים, כי אין, אני אומר לכם אין. זו תעודת עניות למדינת ישראל אחרי שבעים וארבע שנים, שאנחנו הלכנו כברת דרך ביחד ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מאחור. כולם הלכו לפנינו ואנחנו נשארנו מאחור, לצערי הרב. כמה עובדים דרוזים יש במשרד שלכם? כמה עובדים דרוזים? אין. המוטו שלנו, השאלה עכשיו איך אנחנו מגדירים עובדים במו"פ מיגל, שהוא לא עובדים ישירים שלי, אבל הוא נתמך בארבעים ושמונה אחוז מתקציבו על ידי המשרד, יש לפחות שלושה חוקרים דרוזים. המשרד הוא משרד קטן בעובדים, אז צריך להיות רגע זהירים בדבר הזה, אבל אני חושבת שאין ספק שאתה צודק באמירה שלך. אגב, כי אתם בשתי פריפריות, גם אנשי קריית שמונה היהודים לא מספיק משולבים, ואני לא רוצה שתבוא לתל אביב, אנחנו רוצים להוציא את ההיי טק מתל אביב. חברים, יש מי שידאג לקריית שמונה, תאמיני לי, אבל לדרוזים אין ואני רוצה לדאוג להם ביחד עם מופיד ויחד עם החברים. יש ייצוג הולם, למה לא לקחו אותנו? למה שכחו אותנו בכל המשרדים? חברים, אני אומר את האמת, יכול להיות שזה לא נוח לשמוע, אבל אם אני לא משמיע את זה אני אשאר מאחור ואני לא רוצה לדשדש מאחור. שמעתי את המילים, אתם שותפים מלאים, תהיו חלק מהעבודה הממשלתית, לא רק מילים, את זה השרה אמרה.

שבעים וארבע שנים אנחנו שומעים את המילים אחים לנשק, אחים לכל מיני דברים, ברית חיים, ברית דמים, אבל תכל'ס אנחנו מתוסכלים ואין לנו כלום כמעט. שריינתי תקציב לחברה הערבית ולחברה הדרוזית, אבל בין היתר, תמיד שמעתי לחברה הערבית. אין לי בעיה עם החברה הערבית, אני בעד החברה הערבית שיקבלו את הכל ומדינת ישראל הגיע הזמן שתשווה את כולם. אבל, החברה הדרוזית שיש לה דברים משלה, אנחנו צריכים לקדם את החברה שלנו. בשביל זה אנחנו - - - בסדר מופיד, אני גם רוצה שאחרים ישמעו. אני ואתה מדברים על הדברים האלה הרבה מאוד מאוד. אנחנו באנו לכאן לא בשביל שיגידו קדימה, חבר הכנסת. אנחנו באנו לכאן לשרת את האוכלוסייה שלנו. ברור, לי ולך. ברור. אלוהים נתן לנו מקומות רחוקים במדינה הזו, אבל הם יפים וטובים. אבל השכל, לא אמר רק למרכז ורק לעשירים, אמר גם אני נותן שכל לאלה שגרים בערים למעלה וזה אוויר צח, יפה וטוב. שתיים עשרה וחצי מיליון לדרוזים, אבל אני לא הרגשתי את זה. אני הייתי עשרים שנה מנהל בית ספר, אני קידמתי את בית הספר שלי והכנסתי טכנולוגיה, אני לא הרגשתי את המדינה. אני לא בא בטענות לכבוד השרה היום, אבל אני בא בטענות למדיניות שהייתה לאורך כל הזמן ואני רוצה לצאת מזה. אני רוצה להגיד לכם איפה אנחנו נופלים, הממשלות של מדינת ישראל יוצאות כל הזמן לשייח' והם חושבים שהשייח' הוא זה שיכול לעשות את השינוי, אז אני אומר לכם

חברים, הדרוזים כן יכולים לעשות מחקר וברמה גבוהה מאוד מאוד, אנא ובבקשה להתייחס אלינו ככאלה. אנחנו כן יכולים, ולא קבוצה קטנה ולא יכולה. לחברה הערבית, אמרתי שיש לי את הכבוד, כל הזמן מדברים על הערבים ושוכחים את הדרוזים. אני רוצה שהחברה הדרוזית תהיה מושג שכולם שומעים אותו, רואים אותו וצריך ליישם את כל הדברים לטובת החברה הזו, על מנת לסגור פערים.

אני רוצה להודות לכם, אני מקווה שאכן החבר'ה שלנו כן יקבלו, כן יתקדמו ובקצב יותר גדול, היות ואם לא נעשה את זה אז אנחנו נשאר מאחור, ואנחנו לא רוצים להיות מאחור.

תודה רבה על ההרצאה. חבר הכנסת עלי, אנחנו פה כדי להשמיע את הכאב שלנו ולא להשמיע את מה שנוח לצד השני, ולכן גם כינסנו את הדיון, לכן גם קבענו ולכן אנחנו לוחצים כל אחד במשרדים שלו, ואתה גם לוחץ במשרדים שלך, על מנת לקדם את החברה הדרוזית. אני רוצה לעבור לג'בר חמוד יושב ראש הפורום, אני מברך על הפתיחה של הדיון, על המושב בנושא הטכנולוגי עם שרת המדע ואחר כך אנחנו נעבור לנציג של משרד האוצר.

ג'בר חמוד יושב ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, ראש המועצה המקומית בסאג'ור.

לכולם. בוקר טוב אדוני יושב הראש, אני מברך אותך על הכוונות, אתה וכל חברי הכנסת. בסוף הכוונות יגיעו להישגים. השרה אורית פרקש גם איתנו. כן, השרה אורית פרקש ואני נפגשנו, נראה לי בבית ג'אן, ואנחנו מברכים באמת על הכוונות לקדם את כל התחום החשוב הזה. אבל, אני רק אגיד במשפט אחד, לא יכול להיות שאנחנו שומעים על התוכניות, הכוונות, הרצון, על התבחינים ועל המיפוי של הצרכים כרגע פעם ראשונה בוועדה, לא יכול להיות דבר כזה. אגב, זה קיים מאז קום המדינה, העדה הדרוזית, חלק גדול ממה שחבר הכנסת עלי אמר, מתעסקים איתנו בסגנון כזה ראה וקדש. כאילו ואנחנו לא מבינים, לא יודעים, לא חשים את השטח, אין לנו רעיונות, לא חושבים מחוץ לקופסה - - - צריך לעשות אולי באמת מפגש, צריך לעשות כזה מפגש כמו שולחן עגול. יהיה כזה, זה מתוכנן בהמשך.

הוועדה עובדת בצורה מאוד יעילה והגענו לפה בשלב מאוד מאוד מוקדם של העבודה, חלק מהעבודה היא בהחלט שיח עם הרשויות ושולחנות עגולים, אנחנו לא נוותר על החלק הזה. גברתי, ההבדל ביני לבינך היא כשאת דיברת אני הקשבתי ורציתי כל כך לעצור ולהעיר, אבל אותי חסמו, אותך לא חסמו.

אם אני אמשיך לדבר ותמשיכו לחסום אותי, אני מעדיף לא לדבר. אני מבקש, כדי שבאמת כמו שאת אמרת, להביא את התקציב הזה לידי מיצוי אידיאלי ולידי באמת מינוף אידיאלי בתחום הזה. לא יכול להיות שאתם מכינים תוכניות ומציגים אותה עכשיו לכל הראשי רשויות ואתם לא ישבתם איתנו ולא שמעתם אותנו. לפני שמכינים תכנית, בואו קודם כל תשמעו מה כואב לנו ואיך אנחנו רואים את התמונה. אולי אנחנו נדבר שטויות ואתם תחליטו אחרת, אין בעיה עם זה, אבל המינימום הזה לא בוצע. אנחנו דורשים ומבקשים, את כל מה שהצגתם עכשיו, לקיים דיון מסודר בעניין הזה עם הפורום, על מנת לראות ולשמוע אותנו, ואולי תקשיבו ותרצו גם לעשות שינויים ושיפורים לתכנית שאתם כרגע מציגים.

אני מברך על הכוונות, בהחלט יש כוונות של המשרד וגם של השרה לקדם את התחום הזה. אני חושב ששיתוף פעולה איתנו, יחד עם הרשות לפיתוח הישובים הדרוזים, שהיא ממונה על פי חוק ומקצועית, לא פוליטית, על כל תחומי החיים של העדה הדרוזית, אנחנו נגיע להישגים הרבה יותר טובים, לא מאוחר כמובן. אני בטוח שהשרה והפתיחות שלה והחשיבה מחוץ לקופסה שלה, היא בטוח הבינה אותי והקשיבה לי ואני בטוח שהיא תלך בכיוון הזה. אנחנו מאחלים לכולנו הצלחה במימוש התקציב הזה באמת באופן מיטבי בכל התחומים למען הישובים שלנו, שלצערנו, מפגרים מאחור ומאוד. דעה נוספת ואחרת, אני לא יודע כמה היא תשפיע על התכנית שלכם, היא כל התשתיות התת קרקעיות של בזק ושל אינטרנט וכל מיני דברים מהסוג הזה, שזה לא בדיוק קשור למשרד שלכם, אבל זו חולייה שאחת קשורה בשנייה. יש הרבה סוגיות, אני לא חושב לנכון עכשיו לפרט אותן ולהציע אותן בישיבה הזו. אני את ביקשתי אמרתי ואני מקווה שתקל אוזן קשבת ונמשיך לעבוד ביחד.

תודה רבה יושב ראש הפורום על הדברים שאתה אומר. תמיד אתה אומר את הדברים הנכונים, אני יכול להגיד, גם באומץ וביושרה. עדיין אין תכנית,

מעגנים את התקציב כרגע ושיהיה דיון, אני מקדים את הסיכום,

יהיה דיון עם ראשי הרשויות בנושא הזה, על מנת לבנות את התכנית הכי מתאימה לראשי הרשויות, אתה צודק. תודה רבה. אנחנו נשמע עכשיו התייחסות של משרד האוצר, ומיד אחרי זה מג'ד ת'אבת. נציגה

שלום לכולם. אני רכזת תקשורת, מו"פ והשכלה גבוהה באגף התקציבים במשרד האוצר. את הקשבת לדיון מההתחלה? יש לך התייחסות לדברים שעלו כאן? כן, בוודאי הייתי בדיון מתחילתו. אז, בראש ובראשונה חשוב לי לומר, שלנו כממשלה, סוגית ההיי טק, כפי שבוודאי כולכם יודעים, זו סוגיה אסטרטגית שגם שרת החדשנות המידע והטכנולוגיה העלתה על נס, והממשלה כולה בעקבותיה. למעשה, הממשלה עכשיו נמצאת בעבודת מטה מאוד רחבה, על מנת לחשוב איך אנחנו יכולים לנצל את הפוטנציאל ובאמת אדיר שיש במדינת ישראל, על מנת לשלב בו יותר אוכלוסיות שהיום נמצאות בתת ייצוג. בתוך כך, לצערנו, אנחנו רואים שהיי טק מתפתח, גדל, מתקדם אבל שהוא עדיין מאוד הומוגני, לא רואים שם מספיק נשים, לא רואים שם מספיק ערבים, לא מספיק דרוזים. אתם מעבירים תקציב או לא, גברתי. זה ברקע הדברים.

אתייחס באופן קונקרטי לאתגרים שהם רלוונטיים לאוכלוסיות שהן בתת ייצוג וביתר שאת גם לחברה הדרוזית. בעצם מה שאנחנו רואים הוא זה שמאוד קשה להכניס אוכלוסיות להיי טק, כי בסוף ההיי טק הוא ענף שלוקח עובדים מיומנים. בעצם מה אנחנו למדים ורואים? שיש פערים מאוד משמעותיים בשלבים מאוד בסיסיים, במערכת החינוך למשל, ולכן גם אמרה המנכ"לית למשרד חדשנות למדע וטכנולוגיה, היא הזכירה את הפעילות החשובה שעושה משרד המדע ביצירת הבסיס. כמובן, מלבד החינוך יש גם את הצבא ואת מערכת ההשכלה הגבוהה, שכלל המערכות האלה הן מערכות ממשלתיות, שדרכן אנחנו רוצים לצמצם פערים באופן דרמטי, כפי שאמרתי קודם. בנוסף, לשלב את האוכלוסיות, שגם אמר קודם חבר הכנסת, הכישרון, החוכמה, הפוטנציאל, המיומנויות ניתנו שווה בשווה לכל החברות בישראל וכמובן זה לנגד עניינו. אנחנו באמת פועלים ומקצים לזה הרבה מאוד זמן ומשאבים בתקווה להוציא לפועל תכנית מאוד משמעותית, כפי שציינתי קודם, גם בהובלת שרת החדשנות, המדע וטכנולוגיה וכמובן שר האוצר. באופן ספציפי, אני כן אתייחס לשאלות ולהתייחסויות שעלו כאן במהלך הדיון לגבי תקציבים ייעודים לדרוזים - - - אנחנו עוד מעט צריכים לסיים את הדיון, ויש עוד הרבה ראשי רשויות. אני מבקש גם ממך וגם מהשאר, תהיו ממוקדים מטרה. עלו כאן כמה סוגיות שמשרד האוצר צריך לתת עליהן תשובה, נושא התקציב של הרשות לחדשנות, האם התקציב הזה חוזר מאיפה שנלקח באיזה שהוא מקום כתוצאה מהדיון שהיה לקראת הדיון השני בהחלטת הממשלה? מה קורה עם תקציבי הפיתוח? אם תוכלי להאיר לו את עניינו בנושא הזה ואת הציבור, כי כולם מחכים לשמוע איפה התקציב. אז אני לא אחזור על דברים שנאמרו ואני אגיד באופן הכי ברור, אנחנו כאגף תקציבים נשמח מאוד שתקציבים יוסטו מתחומים אחרים,

לטובת החדשנות. אותם תקציבים שגם השרה הזכירה קודם, שהועברו לשימושים אחרים, בסוף צריך לומר, היה תקציב שהופנה גם לחברה הערבית ובפרט לחברה הדרוזית - - - גברתי, יש תקציב או אין תקציב? סליחה, את מנסה פשוט למרוח אותנו בתשובות. יש תקציב עובר או לא? זו תשובה מאוד פשוטה. אם את לא יודעת, תגידי שאת לא יודעת.

יושב ראש הוועדה, ספיר היא ממש מהטובים, בחורה מוכשרת שהנושא הזה מאוד קרוב לליבה. בסוף זו תהיה עבודה משותפת עם משרד ראש הממשלה, נראה גם אם יש להם עודפים. אנחנו מקווים שיהיה לזה פתרון, את החשיבות אנחנו מבינים. זה לא רק אצלה, אנחנו נעשה לעשות את זה ביחד. היא בליל התקציב היא נתנה שם והסיטו לה את זה, אני מניחה שנמצא פתרון. אז יש לה ניסיון, היא יודעת לתת תקציב, אנחנו מבקשים שתשלים את המלאכה. המלאכה שלך תהיה באמת מקודשת, מה שנקרא. תעבירו את כל התקציב בחזרה למשרד המדע. אנחנו נשמח לעשות את זה, ואנחנו גם נשמח שהמינהלת לענייני החברה הדרוזית שריכזה את החלטת הממשלה ואת חלוקת המשאבים, נשמח מאוד לשבת, להיפגש ולחשוב איך אנחנו יכולים להעביר את התקציבים, אנחנו בעד. תודה רבה, ספיר. מג'ד ת'אבת, הוא מנכ"ל עמותת המדעים ומנהל של מרכז החלל בירכא. הוא עושה הרבה מאוד פעילות בנושא החלל. בשביל הגילוי הנאות, גם מג'ד וגם אני בעמותת הידידים של כפר הילדים בחורפיש, אז הוא תמיד דואג להזין אותנו בנתונים. אני את אחד הדיונים הראשונים שעשיתי במגזר, על מנת לקדם כבר את הנושא של החדשנות והטכנולוגיה, עשיתי יחד עם העמותה בבית ספר

יש לנו בית ספר למדעים,

בביקור שלך אגב שמיועד להיות, אנחנו הולכים לבקר בבית הספר למדעים. אנחנו נשב גם עם עמותת הידידים שלו, לראות איך אנחנו מקדמים את כל מה שאנחנו מדברים עליו. בוקר טוב, שלום לכולם.

כן, אז אני באמת מנהל עשר שנים את עמותת המדעים.

חייב להגיד לכם שהמרכז נוהל עשר שנים

אבל אני שמח מאוד לעבוד עם סוכנות החלל, יש שיתוף פעולה גדול והשנה מתחילים לקבל תקציב טיפולי, בגלל זה אני עובר לתפקיד אחר, כי אני רואה שהיוזמה תמשיך לעבוד מצוין. אני עובר לעבוד עם עוד ארגון - תיקון עולם, שיש לו שיטה מדהימה, אחר כך אני גם ארחיב עליה, שהיא יכולה לעזור לנו מאוד. אז ככה, תראו, המצב הוא לא רק שיש פערים, אלא יש פה הזדמנות להשקיע בעדה הדרוזית ולהביא יותר ממה שמצפים מאתנו. ככה, אנחנו כעדה יש לנו ככה קשר ויש לנו אפשרות לעבוד עם כל העולם, כל המגזרים, גם לקדם את תחום השלום.

בחודשים האחרונים התחלתי במיזם, מיזם שגם מקבל תקציב מרשות לחדשנות, היזם הוא דרוזי, והמיזם הוא בתחום החקלאות והחלל. אני עובד בישקר בתפן, אבל כל יוזמה שאני רואה אותה, שהיא יכולה לקדם ולהשפיע, ישר קופץ ולוקח אותה. יש אין סוף יוזמות והזדמנויות. לדעתי, הפתרון הוא צריכים צמיחה מהירה ומתמדת ולשתף את כולם. יש הרבה דברים שצריך לשנות אותם במנגנון, כלומר והממשלה לא יכולה להצליח לבד, צריך לשתף קהילה. אני ניהלתי קהילה מסוכנות החלל, יש קהילה שנקראת הורייזון מסוכנות החלל. אני ניהלתי שנתיים את קהילת הצפון, כולם מתנדבים, אבל כולם מאמינה במטרה אחת שצריך לקדם את התחום הזה בקהילה וזה משהו שמצליח,

כל שנה הוא רק עולה בהשפעה על הקהילה, ולדעתי ככה אנחנו צריכים לעבוד. בנוסף לסגירת הפערים שמדברים עליהם בכל כפר ובכל מקום, כמו בכל מקום בארץ, גם משם יש לחבר את כולם ביחד ולנצל את כל המשאבים והתשתיות הקיימות,

אם זה המועצות ואם זה הכל, לעבוד ביחד בצורה שקופה ופתוחה ולעזור אחד לשני ולהתקדם יחד במדינה. אני מקדם גם יוזמות עכשיו חשובות, בכלל ברמה הלאומית,

חלום לעשות פה בארץ בית ספר שילמד ויעזור למדינות מסביב, כל המדינות שצריכות.

ללמד אותן מרחוק, כמו שאנחנו לומדים את זה היום בזום, כמו לבנון, מערכת החינוך קרסה, כמו סוריה. אני כבר פניתי לקדם את זה מול נשיא המדינה ואני מקדם את זה מול האו"ם, כי יש להם פחד ודאגה לעבוד מולנו. יוזמה נוספת מול ארגון תום, שהוא ארגון מדהים והוא צריך לעבוד לדעתי בכל מקום פה בארץ. אנחנו מנסים לקדם תכנון וייצור רגלים לאנשים נכים, אם זה מהרשות הפלסטינאית, אם זה מסוריה למשל. בסוף, כל זה אני אומר, אלו הטריגרים או האתגרים שמהם צריך לשלב את כל הצעירים והדרוזים שיעבדו בזה וישפרו את עצמם, ההון האנושי יעלה בכל התחומים גם בתחום ההיי טק, ויתנו תרומה כפולה למדינה ובכלל לכל העולם. בנוסף, גם תחום החלל אני עובד בו הרבה, אז בקיצור יש הרבה מה לעשות, גם בתחום העתודה האקדמאית, מה שאמרתם על 8200, על תחום העתודה, זה המקום הכי טוב לצעירים הדרוזים. אני עתודאי, הייתי עשר שנים בצבא, כמהנדס מכונות ולדעתי זה המקום. צריך לחפש את המקומות האלה ושם להשקיע ולהוביל את הצעירים לשם.

החשוב מהכל באמת הוא שכולנו חייבים לעבוד ביחד.

אי אפשר להשקיע רק במקום אחד, צריך מערכת שכוללת הכל, משלבת הכל ומשקיעה ומקבלת מכל מקום.

תודה רבה על הדברים, על מה שנקרא על היותך אתה ואני מניח השרה גם תתייחס. אני עובר לראש המועצה המקומית חורפיש. אנחנו נעבור עכשיו לראשי המועצות מי שנמצא ומי שנשאר איתנו. אחר כך ידבר מג'יד מסאלחה, יש לך מה שנקרא את הנתח המרכזי בהתייחסות, בעיקר לגבי התקציב ולגבי התכנית כמיצג של הנהלת הרשות הפיתוח הכלכלי. בבקשה, ראש המועצה המקומית חורפיש, עבדאללה חיראלדין,

שלום אדוני וחברי מופיד, שלום לכל הנוכחים. אני מקווה שלא ניכנס לאופוריה ונתחיל לחשוב שאנחנו כבר נחים. שלום לחבר מג'ד ת'אבת. רציתי להגיד לכם שצריך לקדם את הטכנולוגיה בחברה שלנו. אני רוצה להודיע לך, אדוני מופיד, אנחנו פה מקדמים מיד מוקד למו"פ בחורפיש, אנחנו בתהליך מתקדם. בנוסף מצפה כוכבים באותו בניין, ואמפי תיאטרון שם, אנחנו בתכנון מתקדם. אני מקווה שאנחנו נקבל את התקציב ותעזרו לנו בהקמת המרכז הזה. כמו כן, אני מקווה שנתחיל בחינוך הטכנולוגי מגיל קטן, עוד מבתי הספר, להתחיל עם מגמות של מחשבים וטכנולוגיה בבתי ספר, ושיהיו לנו נערים שייקלטו בתיכון שיהיו מוכנים להיכנס לעולם ההיי טק ולעולם הסייבר גם כן. יש הרבה עמותות שם שמקדמות את זה. זה מה שאני מקווה. אני יצרתי כבר קשר עם פרופסורים אצלנו מהעדה ואני מחובר איתם. שמעתי בשיח אצלכם שקשה לעשות מחקרים, אני לא יודע איזו הבחנה עשו אצלי, אני לא יודע. יש לנו פרופסורים שהם מוכנים והם עובדים במחקרים, אין בעיה שיעבדו אצלנו ואני כבר דיברתי איתם. תודה רבה לכם.

אני משתדל מדי פעם להימנע לדבר על חורפיש, כי אני בא משם, אבל אני רוצה להגיד לכם, אתה יודע, ולהגיד גם לשרה, למנכ"לית ולכולם. תיכון חורפיש עם מורה לטכנולוגיה אחסאן סלאמה, הגענו לתחרות הארצית במקום שלישי. חורפיש הוא ישוב שמשקיע הרבה מאוד משאבים, גם כשאין, זה לא ישוב עם סוציו אקונומי תשע, שלא נתבלבל. חורפיש הוא ישוב עם מצב סוציו אקונומי שלוש, הוא הצליח להשקיע פר תלמיד, הגענו לדירוג השני בארץ של השקעת רשות מתלמיד, יש לנו שם נבחרת שבאמת בחזית ומשם היא הולכת ליחידות הסייבר המתקדמות. אני כן מברך,

על זה שמקימים שם מרכז מחקר ופיתוח מקומי. כמו שנאמר כאן, תקציבים במדינה יש, אנחנו צריכים לבנות את התכנית, על מנת לאחד את כל המו"פים, את כל המחקרים תחת קורת גג אחת, שממנה ייצא מחקר רציני וגדול מאיתנו ובשבילנו ואני מקווה שזה יביא ברכה לעולם.

תודה רבה עבדאללה, ואנחנו איתך ונתקדם כמובן, תהיו כל ראשי הרשויות שותפים לדיונים. ראשי רשויות נוספים שנרשמו ולא היו פה: בהיג' מנסור, זכריא נאבסו,

אם מישהו מהם נמצא שיסמן לי שכן רוצה לעלות.

נג'ם, ראש המועצה המקומית בית-ג'ן, בבקשה. קודם כל בוקר טוב. אני באמת מברך על דיון חשוב זה. לדעתי האישית, פוטנציאל קיים מבחינת משאבים בעדה ובפרט בבית-ג'ן. לדעתי, היוזמה, השלוחה, המקום או האתר שמדברים עליו, בית-ג'ן ערוכה לזה מבחינת הכל, הוא מקום שאין אזור תעסוקה, אין אזור תעשייה. ישנן מגבלות שמאוד מאוד מהווים בפני חסם לפיתוח אזורים כאלה, לכן אני מאוד מבקש באמת, כי מינוף כלכלי ועוגן כלכלי בישוב הזה, שנשען אך ורק על ארנונה למגורים, שיהיה מרכז כזה פה בבית-ג'ן, וזה עולה בקנה אחד עם המשאב האנושי שקיים, ואנחנו נהיה ערוכים. אני לא רוצה להכביר במילים. אני מזמין את כבוד השרה, היא הייתה פה והצגתי לה את התכנית ההגבלים הכלכליים שהיא הייתה שרת התיירות, לדעתי היא הבינה את העניין פה. אני מזמין אתכם שוב, ושוב אני מברך על עצם קיום דיון חשוב זה, הגיע הזמן לצאת מאזור הנוחות ולצאת לכיוון מה שהולך העולם העתידי, גם בכיוון של מקצועות העבודה העתידי. זה המקום וזה הזמן עכשיו להתחיל לחשוב קדימה. תודה רבה. תודה רבה, ראדי נג'ם. מג'יד מסאלחה, מנהל תחום בכיר פיתוח כלכלי ברשות לפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים. אני מבקש שתתייחס לכל הסוגיות שהשרה והמנכ"לית התייחסה אליהן במיוחד בנושא התקציבי, איפה אנחנו עומדים. היו לנו שיחות כמובן גם בזמנו לגבי כן תקציב לחדשנות,

התניות של החלטת הממשלה, מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. בסופו של דבר, החלטת הממשלה יצאה ללא תקציב מסומן לרשות לחדשנות, התקציב נמצא אצלכם וחשוב מאוד שהתקציב הזה יחזור בחזרה. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה שפשוטי העם גם יבינו, שהתקציב יחזור על מנת שנוכל להקים את השלוחה של הרשות לחדשנות במגזר הדרוזי ללא קשר לתקציב שדיברה עליו השרה והמנכ"לית של החינוך הטכנולוגי, החינוך הבלתי פורמלי והמחקר ופיתוח.

בוקר טוב, שמי מג'יד מסאלחה אני ראש תחום בכיר לפיתוח כלכלי ברשות של הפיתוח כלכלי חברתי במגזר הדרוזי והצ'רקסי.

אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה הפורה עם משרד המדע, עם הסמנכ"לית גם עם המנכ"לית. אנחנו מתחילים לגבש איזו שהיא תכנית עבודה, שאנחנו הגדרנו גם חלק מהמאפיינים שלה, אנחנו רוצים לבנות עתודה לכל התחום הטכנולוגי, סייבר וכל תחומי ההיי טק האחרים. מאוד חשוב לנו לקדם כמה שיותר עתודה טכנולוגית לצה"ל, לצד הרחבת המאגר של בנות שיכולות לעסוק בתחום הזה בעתיד, כל הנושא של 8200, אגף תקשוב במערכים טכנולוגיים אחרים בצבא מאוד מאוד חשובה לנו, אנחנו מבינים את החשיבות וכמה שזה מהווה מנוף עתידי לכלל החברה הדרוזית. החבר'ה במשרד המדע מבינים ששינוי, כל שינוי קטן, אנחנו עושים כמה שיותר גדול, אבל כל שינוי שאנחנו נצליח ליצר הוא ייתן אפקט בחברה הדרוזית, הם את זה הם מכוונים משימה. כרגע אנחנו רוצים לתמחר את התכנית, כמובן בשיתוף עם הגורמים השונים, רשויות מקומיות ועוד ועוד, זה לגבי המדע.

כל הדברים האלה חדשנות, ומה שעושה משרד המדע כמשרד,

הם קשורים אחד לשני, זאת אומרת אנחנו כן מאוד רוצים לבנות את העתודה שלנו במשרד המדע. לגבי הרשות לחדשנות, אנחנו בדין דברים כמה שנים טובות עם רשות לחדשנות והמדען הראשי הקודם, הנוכחי אני לא מכיר את האמת. אנחנו לקראת גיבוש החלטת הממשלה החדשה, היינו בקשר עם הרשות לחדשנות. הייתה איזו שהיא בעיה עם הרשות לחדשנות, שהגישה שלהם שהמגזר הערבי זה כולל את כל מגזרי המיעוטים, אנחנו לא חושבים ככה, דרך אגב. בשיחה שלי האחרונה איתו אנחנו דיברנו ברורות, מה שנקרא. הרשות לחדשנות בשלוחה שלהם במגזר הדרוזי והצ'רקסי זה מאוד מאוד מובן.

אנחנו הצגנו את הקו הזה ברור. הכנסנו להחלטת הממשלה סעיף שאומר שאנחנו צריכים, בשיתוף פעולה עם משרד המדע, לראות איך אנחנו לאגם תקציבים, התחלנו בתהליך הזה.

אנחנו עובדים שיתוף פעולה ואנחנו מנסים לאגם תקציב לטובת החדשנות במגזר הדרוזי. יש כמה אופציות,

להסתמך על הסטות או להסתמך על תקצוב, זאת אומרת הם עדיין לא מבינים איך מחלקים את כל העשרים וחמש מיליון שקל, יכול להיות שזה יגיע גם משם, יש כמה חלופות, יש רצון טוב גם מהצד שלנו - - - אתה מדבר על העשרים וחמש אלף שקל של החדשנות? חמש מיליון שקל של משרד המדע, בסדר? אוקיי, עוד עשרים של החלטת הממשלה תוספתי?

החלטת הממשלה יש שתיים עשרה וחצי תוספתי, שתיים עשרה וחצי משרדי - - - זה לא לרשות החדשנות, זה למחקר ופיתוח לחינוך טכנולוגי?

זה בחצר של השרה, יש תכנית, יהיה לה פרוייקטור לנושא הזה,

הנושא של מרכז לחדשנות, שכולל בפנים את החממות הטכנולוגיות ואת כל ההתפתחות הזו, זה תקציב אחר שהוא התקציב הנעלם. פה חשוב מאוד שכולנו נדע, אתה אומר תשמע אנחנו פועלים על מנת להחזיר את התקציב של הרשות לחדשנות, על מנת שתהיה רשות.

יש לנו לוחות זמנים, אנחנו יכולים לדעת מתי, מה הסיכויים שזה לא יתקיים? אני אגיד לך מה, אתה מכיר אותי, זה יומרני מדי להגיד תשמע מחר אנחנו פותרים את הבעיה או מחרתיים אנחנו פותרים את הבעיה.

אנחנו מדברים על זה חזק ויש רוח טובה גם מהצד שלנו, כמשרד ראש הממשלה, אנחנו מתכללים גם את כל החלטת הממשלה גם מול אגף תקציבים וגם מול הגורמים הנמצאים במשרד המדע. אני מאמין, מהניסיון שלי, שאנחנו נפתור את הבעיה הזו. אני לא רוצה להתחייב על זמן, אנחנו עובדים על זה חזק, אנחנו על זה.

אני רוצה להגיד לאנשים, גם השרה יכול להיות שהיא שומעת אותי וגם המנכ"לית, יש מאפיינים ייחודים ליזם הדרוזי, יש גם הרבה דברים שאנחנו לא מגיעים אליהם. חשוב מאוד להתייחס לאוכלוסייה הזו בצורה ייחודית ופשוט מאוד להתאים את הדברים לאוכלוסייה הספציפית הזו, זה אחת. שתיים, חשוב מאוד להבין את הרצף הזה של בית ספר ואחרי זה חדשנות, לצורך העניין. מאוד מאוד חשוב היום להתחיל לטפטף לילדים, אפילו ביסודי, את כל הנושא הזה של סייבר, כתיבת קודים ומה העולם הזה אומר, כי למעשה כולם מבינים שזה העתיד, לצורך העניין. ויש תכנית של המשרד, בסדר. מאה אחוז, תודה רבה. בבקשה, המנכ"לית. קודם כל, באמת שוב אני מודה לך על הדיון הזה. אפשר היה לראות במהלך הדיון כמה הוא חשוב, הרצון הוא גדול והמטרה היא משמעותית וכולם בסוף רוצים להגיע לאותה נקודה.

אנחנו בשלבי גיבוש התכנית, ממש שלבים התחלתיים,

הגיע. המטרות שציינתי אלה מטרות ודרכי הפעולה

במשרד. סמנכ"לית המדע והקהילה כל הזמן פוגשת רשויות, תפגוש אותם גם במקרה הזה יחד עם אותו פרוייקטור שאנחנו נמנה. אנחנו רוצים לשמוע את הרשויות, אנחנו חייבים לשמוע אותן וחייבים לגבש ביחד עם השטח את הפתרונות.

הכלים שלנו הם קולות קוראים והרשויות חייבות לגשת אליהן, ולכן זה חייב להיות בשיח משותף. אנחנו ניקח את הסיכום שלך, נקיים שולחן עגול בהקדם עם הרשויות ונעדכן בהמשך בדיוני הוועדה ככל והתקיימו. הדרך ארוכה, המשימה קשה ואנחנו מתכוונים להצליח בה, אין לנו דרך אחרת. תודה רבה למנכ"לית. בבקשה, השרה. גם אני מצטרפת לדברי המנכ"לית שלי, הילה, תודה רבה על הדיון החשוב הזה. אני חושבת שאפשר היה לשמוע מהדברים של המנכ"לית כמה אנחנו מייחסים חשיבות לקידום ולנושא הזה שהוא חשוב לך מאוד, אנחנו שם ואנחנו על זה.

צריך כן לומר את מה שאמרה באמת בהגינות המנכ"לית, שיתפנו אתכם בממש רק התחלת העבודה. שזה יתרון.

עוד עלינו העבודה, ואנחנו ממש בתחילת הדרך. כן הראינו את המחשבות, את הכיוונים. אני חושבת שהעובדה ששרה באה ואומרת אני רוצה פרוייקטור לדבר הזה, לחברה הדרוזית, ספציפי, בגלל המאפיינים של החברה, בגלל הייחודיות שלה, אני חושבת שזה מדבר בעד עצמו בדבר הרצינות והכוונה הטובה שלי. אתה יודע, בסוף כשיש רצון, אז מוצאים את הדרך. אני מקווה שבאמת נוכל להגיע לפה בעוד כמה חודשים ולהראות שזה כבר הופך למעשים. מבחינתנו, כמו שאמרה המנכ"לית, כולכם שותפים, אתה יושב ראש הוועדה שותף שלי בעניין הזה ושל הממשלה. אני בטוחה, אני רואה את המנכ"לית איך היא דוחפת ביד רמה ובכל הכוח את הצוות הממשלתי היום,

הכלכלי הכי מורכב כמעט שיש בממשלה, בנושא ההיי טק, בראשות דדי פרלמוטר.

זה צוות שמרכז המון המון גורמים בממשלה, משרד כלכלה, משרד אוצר, רשות חדשנות, נציגי אקדמיה, כל אחד עם סמכויותיו, כל אחד עם עמדותיו, תעשייה פרטית. אם היא מובילה את זה בצורה כל כך טובה, אני בטוחה שגם פה היא תעשה את זה בצורה הטובה ביותר, כי זה חשוב לנו וחשוב למדינה. תודה רבה, גברתי השרה. אני ממש מכבד ומעריך, ואני גם רוצה ככה בנימה אישית, לפני שנתכנס לסיכום,

בשיח ארוך ביחד, כן אני מכבד גם את הגישה, גם את מה שנקרא, את העמידה על הדקויות. אני לא מתאמץ להסביר לכם שצריך עכשיו לקדם את החברה הדרוזית. אני באופן אישי טוען, ואני אמרתי את זה בעבר כשלא הייתי חבר כנסת, אני חבר כנסת חדש, אבל אני לא חדש בכנסת, אמרתי שאם אנחנו צריכים היום כחברה דרוזית לבוא ולהגיד מה התרומה שלנו ואיפה עומדים, אני לא חושב שהתבלבלנו אנחנו כבר אחרי, כולם יודעים, עכשיו אנחנו צריכים להתקדם קדימה. פה אני מוצא פרטנר באמת רגיש, איכותי, רוצה לקדם, מדברים בנושא, מיד יושבים עם המנכ"לית, הרמ"ט מגיע וככה אנחנו מתקדמים. אז, שנמשיך בדרך הזו אני מאוד מאחל. שוב, אני מאוד מעריך ומכבד ועם זה אנחנו נגיע. כאשר יהיה פרוייקטור, נדע איך לקדם את זה.

ואני אומר את זה גם לג'בר ולכל ראשי הרשויות, חברים אנחנו בתחילת התהליך, כלקח שלי מניסיוני בעבר, אמרנו בוא נביא את הדיון הראשוני על שולחן הדיונים לפני שקיימת תכנית. לג'בר אני אומר, אין עדיין תכנית, התכנית באמת תהיה עם ראשי הרשויות. אני מאמין בזה וככה צריך לעבוד, בסוף בסוף אתם אלה שמייצגים את הישובים שלכם ואת התושבים. בבקשה, והיב ראש המועצה בירכא, ידידי. משפט קצר, כמה דברים. אני נתתי רקע לגבי הפגישה שהייתה לנו ולגבי בית ספר למדעים, שישבנו עם עמותת המדעים של בית ספר למדעים, היא הייתה בירכא. אז, והיב היה גם בדיון הזה, עשינו דיון מקדמי. הביקור הבא יהיה גם בבית ספר למדעים, ככה שאני חוסך לך. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד, קודם כל, תודה רבה לך מופיד, אדוני יושב הראש,

המדע והטכנולוגיה, כמובן כולל המנכ"לית, עם עצם קיום הדיון הזה. אני חושב שהנושא הוא נושא חשוב מאוד לעדה הדרוזית, אנחנו התחלנו אותו בשנת 2002 בהקמת בית הספר למדעים ומנהיגות והיום הוא מספר אחת בארץ.

הפנייה שלנו, מכיוון שיש לנו מרכז חלל יחידי באזור צפון שישרת לא רק את העדה הדרוזית, אלא את כל תושבי האזור ויש לנו את כל האפשרויות שם לתת את השירות הזה לישובים הדרוזים וגם הלא דרוזים, כולל היהודים והמוסלמים כולם.

בקשתנו שתהיה חלק בתמיכת המרכז הזה ושנוכל לתת לילדים שלנו קצת מה-

חברים, חבל שיש תקלה ואנחנו לא שמענו את סוף דבריו של והיב.

את העשייה של בית ספר למדעים והתרומה של בית ספר למדעים לחינוך הנוער והבנים שלנו היא תרומה אדירה. גם אני הייתי פעם חבר בעמותה של בית הספר, בכל מקרה התלמידים שלו הם מכלל הישובים. אז, אין ספק שיש לו תרומה אדירה ואנחנו מפה נתקדם.

חברים אני מבקש להתכנס כאן לסיכום, אני אמרתי את הדברים לפני הסיכום גם לראשי הרשויות, שוב שזה דיון התחלתי, מפה אנחנו אחרי זה נתכנס כשנדבר מהרשות לחדשנות ונעשה דיון מיוחד ברשות לחדשנות כאשר אנחנו נדבר על המו"פ ומחקר, אנחנו נעשה דיון מיוחד על הנושא הזה.

המטרה של הדיון, ואני חוזר אליה, היא באמת להתניע את התהליך, התנעת התהליך כמו שאמרתי, עם בעלי העניין והניסיון. בעלי העניין ובעלי הניסיון הם בעצם גם ראשי הרשויות, הארגונים, בתי הספר למדעים וכמובן האנשים עצמם. בחברה הדרוזית יש הרבה מאוד פרופסורים וגם חוקרים שדיברו איתי באופן אישי לגבי מחקרים שהם עושים אותם כרגע, אם זה בסין, אם זה פה, ואני לא רוצה לנקוט בשמות, מה שנקרא, אם אני אזכיר אחד אני אצטרך להזכיר את כולם,

אבל דיברו איתי ואנחנו בכיוון. לכן, זו המטרה. אני שמחה מאוד שהיו כל כך הרבה שותפים בדיון הזה ואכפת להם.

בוועדה הזו כל פעם אנחנו דנים בנושא אחר ומכל דיון הנושא מתעצם, גם השותפים, גם ראשי הרשויות, גם נציגים של השטח, גם תושבים רגילים, אני מבטיח לכם שאנחנו נמשיך עם הכיוון הזה בכל הנושאים. כמובן נעשה כמה שיותר דיונים לפני הפגרה של הכנסת. לסיכומו של עניין, ההחלטות שמתקבלות מהדיון שהיה.

ועדת המשנה לענייני הפיתוח של הישובים הדרוזים והצ'רקסיים מודה לשרת החדשנות מדע והטכנולוגיה גברת אורית פרקש הכהן, ולמנכ"לית של המשרד גברת הילה חדד, על ההשתתפות שלהן בדיון. אני מודה לחברי הכנסת לעלי סלאלחה ולראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות שחלקם השתתף פיזית וחלקם האזין והיה שותף בדיון, וכמובן על הסקירות שניתנו כאן גם על ידי השרה והמנכ"לית, זה רק מראה שאנחנו בכיוון הנכון. כן אני מבקש במקרה הזה להעביר את המצגות למנהל הוועדה שיהיה לנו כאן. הוועדה מברכת את השרה, שרת המדע והטכנולוגיה על התוכניות לקידום המגזר הדרוזי ועל התכנית ללימוד הטכנולוגיה גם בפרפריה במיוחד וגם בישובים שלנו בצורה פרטנית. בעניין של ההקמה, הוועדה מבקשת לקבל אלינו את כל התכנית שתהיה. אחרי התכנית בסוף יהיה תוצר שיגיע גם אלינו בסופו של דבר. הוועדה מבקשת לקבל עדכון ממשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בנושא הקמת שלוחת המחקר והפיתוח שדובר עליה כאן, לחברה הדרוזית, זה תהליך שאני אהיה שותף פה, אז אנחנו נתקדם, נתעדכן ונעדכן גם את הוועדה.

חשוב שיהיה לנו מאגר נתונים דאטה של נתוני הוועדה לגבי המדע והחדשנות הוועדה קוראת למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה לשתף את הרשויות המקומיות לנושא שעלה כאן בהכנת התכנית שמיועדת לחברה הדרוזית והצ'רקסית. התחלנו בזה, אני התחלתי לדבר עם ראשי הרשויות, אבל הדיון הזה הוא באמת התחלה. להם יש את הידע, כמו שאמרתי קודם, להם יש את ההיכרות עם הצרכים והיכולת לסייע בקידום. הם יכולים להיות הכלי שיכול לסייע לנו לקדם את הנושא בחברה, שבסוף הם ייצאו נשכרים מזה. אתה יכול גם להוסיף לעובדה שאתה רושם את הודעת משרד החדשנות שכך ייעשה, כלומר אנחנו רושמים את הודעת משרד החדשנות שזה כך ייעשה. הוועדה רושמת את הודעת שרת המדע שזה מה שייעשה, חשוב מאוד. הוועדה תפנה למשרד האוצר ולרשות לפיתוח כלכלי לישובים הדרוזים והצ'רקסיים בעניין מציאת המקור התקציבי שדובר עליו, תקציבי ייעודי. אני אומר לכם, אני יכול להגיד מה אני מתרשם כאן, שכל השחקנים וכל הגורמים שנוגעים בדבר רוצים שיהיה פתרון, רוצים שיהיה תקציב ובבקשה להביא את זה למצב של הלכה למעשה, תוצאתי בשטח, ושנוכל להתקדם.

חשוב מאוד אגב, תקיים דיון בנושא תשתיות של חברות התקשורת, הייתה לי כבר פגישה עם משרד התקשורת בנושא הזה, זאת על מנת לחבר את כל הישובים הדרוזים לתקשורת מתקדמת, שלא תפגע במחקרים, בחממות טכנולוגיות וכן הלאה. לפני הסיום, לא קשור לפרוטוקול, אני בזמנו על מנת לקדם את הנושא, כראש רשות, הסתובבתי בכל החברות הטכנולוגיות גם בירושלים וגם בתל אביב, על מנת שבסופו של דבר, להביא דוגמה שהיא דוגמה לחיקוי ומודל שאני יכול להקים את זה. לא יכולתי לעשות את זה אז כראש רשות, לא היו לי את הכלים, לא היה לי את התקציב. דיברנו על המצב הסוציו אקונומי של הישובים הדרוזים, אני מקווה שמאוד שעם מקומי כאן בכנסת יחד עם חבריי, נוכל לקדם את זה. אני שוב אומר תודה לכולם, אני נועל את הישיבה, ברכות.

10:40.